בוקר טוב,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות של הכנסת בנושא: צריכת משככי כאבים בישראל. הדיון הוא לבקשת חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ואני מודה לה על היוזמה לבקשה